בוקר טוב וברוכים וברוכות הבאות, אני שמחה לנהל את הדיון החשוב על זה על חשיבת הקפאת ביציות ועל הצורך באחריות המדינה, ולכן הדיון הזה מתקיים היום, לדון בחשיבות שלנו לסבסד את ההליך הזה מטעמים רבים.

אני רוצה להודות לחברתי, יושבת-ראש הוועדה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן על אפשרות קיום הדיון הזה ועל האפשרות לנהל אותו. זה נושא שחשוב לי ולא מובן מאליו המעמד הזה, אז תודה רבה, וכמובן גם לצוות הוועדה שסייעו לנו והיו. נמצאת אתי פה דניאל פסו שמלווה את הנושא הזה אתי כבר תקופה ארוכה, היא גם תציג את הנושא. אבל לפני הכול אני רוצה לומר כמה דברים. אחת מכל שש נשים תצטרך לעשות טיפולי IVF על פי מחקר. זה נתון לא פשוט, והוא גם מעיד על כל מיני תהליכים מבעיות פריון יותר גבוהות מאשר בעבר, מהרצון להורות יותר מאוחרת, וגם על סיבות נוספות. הנתונים הדרמטיים האלה זה משהו שאנחנו צריכים להתייחס אליו, לדון בו ולבחון את האפשרויות שלנו מחדש. העלות של טיפולי פוריות יכולה להגיע אפילו ל 30-25 אלף שקל לטיפול,

בתרופות, תלוי איפה נעשים הטיפולים, והתשלומים נעים בין 16 ל-25 אלף בממוצע. זה סכומים אדירים שיש להגיד שיש נשים שלא עושות את התהליך הזה בשלב מוקדם יותר, שהוא שלב שיכול באמת להקל על התהליכים לא פעם משיקול כספי. ולא יכול להיות ששיקול כספי ייכנס לתוך סוגיית הבחירה של הורות, שאחר כך מייצרת סבל רב בסבבי טיפולי פוריות שיכולים להיות מאוד מיותרים, ויש לומר גם מאוד יקרים למדינה. אני אגיד משהו דווקא מהפריזמה שלי, כאישה בת 35 אמנם יש לי ילדים ומשפחה אבל יש לי הרבה חברות שבתוך ההליך הזה שהשיח הזה ער בנו, כואב ולא פשוט, שהקפאת ביציות היום היא סוגיה פמיניסטית בעולם. היא מקנה לאישה שליטה מלאה על יכולתה להביא ילדים, מקנה לה יכולת בחירה באיזון בין קריירה ומשפחה. במובן הזה זה גם יסייע לשוויון בין נשים לגברים, שכן לגברים יש את האפשרות הטבעית להביא ילדים בגיל מאוחר יותר, ללא התלות הזו בשימור הפריון באופן הזה. כמו כל ענף ברופאה, רפואה מונעת עדיפה תמיד על טיפול בבעיה כאשר היא כבר מתעוררת. בהקשר הזה הקפאת ביציות בשלב מוקדם היא לחלוטין רפואה מונעת, וזו סוגיה של בריאות נשים לכל דבר. סבבים אין סופיים של IVF בשלב שבהם הפריון כבר ירד באחוזים משמעותיים הם גם סבל עבור אישה ועבור הגוף שלה. אנחנו צריכים להכיר בסוגיה הזאת כסוגיה של בריאות נשים. והדבר הלא פחות חשוב שאין סיבה שהליך רפואי ייחסם בפני נשים שלא יכולות להרשות אותו לעצמן. כשכתבתי אצלי בפייסבוק על הדיון הזה כתבה לי חברה יקרה שהיא לא עושה את ההליך הזה בגלל העלות הכספית הגבוהה שלו. לא יכול להיות שהבחירה בהורות כן או לא היא תלוית כסף. זה דבר שאנחנו צריכים לעמוד עליו ולהכיר אותו. תודה לחברת הכנסת לשעבר מיכל בירן שהצטרפה אלינו וכמובן תיקח גם חלק פעיל בדיון הזה. לפני שנשמע את החברים והחברות ואת כל הקולות שישנם, אני אתן לדניאל פסו להציג את הסוגיה. דניאל היא כתבת מגזין "לאישה" עשתה כמה כתבות תחקיר מאוד מקיפות וחשובות בנושא, יש לך היום גם איזה מידע אמפירי כי כל כך הרבה נשים פנו אליך את יכולה ממש לאמוד את התופעה מתוך הפעילות העיתונאית שלך. אז תודה שאת כאן ושהבאת את הנושא הזה לפתחנו. אני מאוד מתרגשת. שלום לכולם. אני דניאל פסו, אני בת 36. אני כתבת במגזין "לאישה", ואני רוצה לשתף אתכן היום בחמישה דברים שלא ידעתי לפני שעשיתי הקפאת ביציות למטרת שימור פריון. לא ידעתי שבגיל 35 אתחבט בכלל בשאלת האימהות. אם הייתי שואלים את דניאל של לפני עשור, שמגיל 16 הייתה במערכות יחסים איפה היא תהיה היום, היא בטוח לא הייתה מעלה על דעתה ביציות קפואות. בשנים האחרונות נשאבתי עמוק כל כך לחיפוש הזוגי ולא הייתי מוכנה לשמוע בכלל על הדבר הזה, שעד אז סבל ממוניטין גרוע והפך לשם קוד לרווקות מאוחרת עם סימן לכך שהתייאשתי. אבל בזכות נשים אמיצות שחשפו את הסיפור שלהן בפומבי נחשפתי למונח של שימור פריון, שכפי שהסביר לי הרופא שלי בפגישת הייעוץ הראשונה, אינו תעודת ביטוח אבל כן מקנה מעט שקט נפשי. לא ידעתי שנשים נולדות עם כמות מוגבלת של ביציות. בין שיעורי מתמטיקה והיסטוריה התפספס ההסבר הזה על כך שהמאגר הזה הולך ומתרוקן עם השנים, ושהצניחה הדרמטית קורית לרוב בגיל 35, אבל שכתוצאה מגנטיקה, מחלות כרוניות או סתם ככה בעיות פוריות יכולות להופיע גם בגיל מוקדם יותר. אני מצטערת להגיד שנחשפתי למידע הבסיסי הזה רק כשהתחלתי את התהליך, והלוואי ויכולתי לומר שאני היחידה. מאז שיצאתי למסע הזה גיליתי שנשים רבות מתמודדות עם הנושא רק בשלב שהן מתלבטות אם לשמר את הפוריות שלהן או להיכנס להריון, ולפעמים זה מאוחר מדי. לא ידעתי שבסופו של דבר מדובר בהליך די פשוט שבפרוטוקול הסטנדרטי מסתכם בשבועיים פלוס-מינוס של הזרקות יומיות, בדיקת פולשניות ותופעות לוואי לא נעימות, אבל יותר מהכול, הוא הכי כואב בכיס, כשגם ברפואה הציבורית העלות הכוללת מסתכמת בעשרות אלפי שקלים, מה שמרחיק אותו מנשים בגילאים קריטיים והופך אותו לפריבילגי ולא נגיש. לא ידעתי שבשנת 2020 השנה שבה הקפאתי ביציות, אישה יכולה לקבל סבסוד מקופת החולים שלה כדי להסיר שיער בלייזר, אבל לא כדי לשמר את הפריון שלה.

בינואר 21 דווח בחדשות שמשרד הבריאות החליט להפסיק את הסבסוד, ואני רוצה לקוות שזו החלטה שהתקבלה מתוך מחשבה שיש דברים שיותר חשובים להציע לנשים מאשר רגליים חלקות. לא ידעתי שאתעד את התהליך, שהוא יהפוך לסדרת רשת ב "לאישה", שנצפתה על ידי עשרות אלפי נשים רווקות, נשואות, מהמגזר החילוני והדתי שהיו צמאות למידע הזה. לא תיארתי לעצמי שגם שנה אחרי החשיפה אני אמשיך לקבל הודעות מאותן נשים שלא יודעות איך ומאיפה להתחיל, או שסתם מחפשות אוזן קשבת כי לא תמיד הסביבה שלהן מבינה. חלק כתבו לי שלא היו עוברות את זה לולא התמיכה הכלכלית מההורים. אחת סיפרה לי איך אימא שלה שברה קרן השתלמות כדי לעזור בתשלומים. אחרת שיתפה שהפסיקה באמצע בגלל שלא עמדה במחיר, ורבות גילו לי שהצליחו להוזיל את העלויות משמעותית בזכות קבוצות סודיות למסירת הורמונים בטלגרם מנשים שסיימו את ההליך. אני יכולה להגיד שבסיום התהליך כן ידעתי דבר אחד: יש סוף סוף מי שמקשיב לנו.

בשיחת טלפון אחת הגעתי לפגישה שהולידה את הדיון החשוב הזה. אני יושבת פה היום כנציגה של המון נשים שעדיין לא מצאו את הדרך להגשים את חלום האימהות, אבל לא רוצות לוותר עליו, שנסיבות החיים לא מאפשרות להן להיכנס להיריון בתיאום עם השעון הביולוגי שלהן, נשים רווקות המואשמות בבררנות יתר, בהסתנוורות מאפליקציות דייטים ומבחירה לגור בתל אביב, שקמות כל בוקר ומתמודדות עם מציאות חברתית חדשה שאין לה עדיין התאמות בשטח, שנרדמות בלילה לקול שעון ביולוגי מתקתק, שמבקשות שייצאו להן מהרחם אבל שיתנו להן את האפשרות לקבל החלטות מושכלות שלא מונעות מפחד ויעניקו להן חופש בחירה.

הקפאת ביציות היא לא תעודת ביטוח, אבל היא כן יכולה לחסוך מנשים רבות כאב וייסורים של טיפולים בעתיד, ולהעניק להן מעט שקט וביטחון בהווה.

תודה רבה רבה. נעבור לחברת הכנסת לשעבר, מיכל בירן. תודה שאת כאן.

לכן, תודה רבה על הדיון הזה. זה היה נושא שבכנסת הקודמת הובלתי יחד עם חברת הכנסת לשעבר איילת נחמיאס ורבין. היה לנו קייס מאוד גדול, עם פרופ' טליה גבע אלדר, שהייתה שותפה לאורך כל הדרך וגם הכינה לנו בזמנו מחקר חשוב שהיא בטח תציג פה בהמשך. אני הקפאתי את הביציות שלי בזכות משכורתי כחברת כנסת, אני לא יודעת מה הייתי עושה אחרת. אחד הקונספטים שאני ופרופ' גבע אלדר עסקנו בו הוא השאלה מה אפשר לעשות, חוץ מלהגיד להוזיל עלויות, שזה סיפור אחד. המחקר שהפרופ' ערכה יראה שהמדינה תוכל לחסוך כסף אם היא תממן סבב או שניים של טיפולי פוריות בחלון זמנים קצוב. למה קצוב? כי אם בעצם המדינה תחליט שהיא מממנת טיפולי פוריות והקפאת ביציות בחינם לנשים ללא הגבלת גיל, נשים רבות שיגיעו בגיל 28 לא יזדקקו בסופו של דבר לביציות המוקפאות, עד אז הן יתחתנו ויעשו ילדים בדרך המקובלת, כך שמה שחשבנו עליו היה חלון הזמנים של 34 עד 36, רגע לפני שמאוחר מדי, אבל כן בכל זאת זה תוחם לקבוצת גיל ספציפית, מתוך הלוגיקה שבסוף, אלה שלא יקפיאו המדינה הרי תממן גם 20 טיפולי IVF, כל עוד יש כמה הריונות שלא צלחו בדרך. זה יעלה למדינה הרבה יותר, זה יעלה להן - - - זה לא חלון זמנים קטן מדי? תראי, זה הכול עניין של הסתברויות.

כשרואים מתי נשים מתחתנות מי שלא התחתנה עד גיל 34 ההסתברות שזה יקרה בשנתיים-שלוש-ארבע הקרובות מצטמצמת. אם את אומרת מגיל 30 אז אחוז גבוה יותר שהמדינה תוציא,

את הכסף הזה על הקפאת ביציות ופשוט לא יהיה בו צורך, אז זה עניין של מדתיות. אחד הדברים שחשבתי בדרך, שלא חשבנו על זה בזמנו שגם אם המדינה עושה דבר כזה, צריכה להיות בו השתתפות עצמית משמעותית כדי שנשים כן יצטרכו לרצות בזה, להתעסק בזה, כי אז ההסתברות יותר גבוהה שיתנהגו בכבוד לתהליך הזה שהוא כן מאוד יקר, וגם אם מי שתשלם 2,000 שקלים השתתפות עצמית והמדינה תממן את ההשתתפות על סבב אחד או שניים הדבר הזה יכול להיות דרמטי. כמה דברים שאפשר לעשות גם עכשיו: דבר ראשון, סטטיסטיקות של הצלחה על פי מעבדות. בארה"ב יש דירוגים של מעבדות שפתוחים לכל אחד, שיכול לראות ולהשוות ביניהם. בישראל לא ידוע. אמרתי שאני אתאפק ולא אגיד את זה, אבל אני לא מצליחה: מ-40 אלף ₪ שהשקעתי בהקפאת ביציות לא נולד אף תינוק. עדיין הייתי עושה זאת. בדיוק כשנבחרתי לכנסת התפנו לי תעצומות נפש ותקציב, והחלטתי לעסוק בזה. עשיתי שלושה סבבים. אגב, אם מישהו היה אומר לי אז יכולתי להבין אז שהיו לי שני סבבים של 4 ביציות וסבב אחד שהיה בו 14 ביציות, אז לכאורה הטוטאל היה 19 ביציות, אבל אני לא הפנמתי ולא נאמר לי מספיק ברור שאם בשניים היו 4 ביציות למרות שכל הפרמטרים שלי טובים הגיע הזמן שאתקדם הלאה. אגיד את האמת, כשהלכתי לפרופ' הורוביץ לייעוץ הראשון הוא אמר לי: עדיף ציפור אחת ביד מאשר שתיים על העץ כלומר, עדיף שתלכי לעשות ילד, אבל פשוט לא הייתי בשום מצב של מסוגלות רגשית לעשות את זה בגיל 35. אני אומרת שבדברים שאפשר לעשות אפשר לפרסם את הסטטיסטיקות. יכול להיות שהמעבדה שאני עשיתי בה פחות טובה מאחרות. יכול להיות שזה היה משהו בי, יכול להיות שזאת הסטטיסטיקה, יכול להיות שיש הבדל בין המעבדות, אבל כשנשים שמות את מיטב כספן - - - אחר כך נתייחס לסוגיה הזאת. יש דברים שהתחרות בהן בעייתית. בסטטיסטיקה של טיפולי פוריות לא היינו רוצים שבתי חולים יהססו מלקבל נשים שסיכויי ההצלחה שלהם פחות טובים כדי לשחק עם הסטטיסטיקות. אבל בהקפאת ביציות אני לא חושבת שיכול להיות נזק בתחרות הזאת. שישתדלו,

שיקנו את הציוד הכי חדשני, שישתפרו כל הזמן כדי להשתתף בתחרות הזאת. דבר שני, שכן אפשר לעשות אני מקבלת SMS על חיסון הקורונה לפני שעשיתי את הבוסטר. למה אי אפשר לשלוח לכל הנשים שמגיעות לגיל 30 מומלץ ללכת לעשות בדיקת AMH לבדיקת הרזרבה השחלתית שלך לטובת תכנון הפוריות שלך. חלק יתעלמו, זה ברור.

היום מה שאני עושה זה שידוכים להורות משותפת ואני פוגשת את הנשים האלה בגילאים יותר מאוחרים בגילאי 38 והלאה, כשהן מחליטות להתקדם. אנחנו עושות זומים לנשים, באחד מהן השתתפה הפרופ' אלדר גבע, ואני לפעמים מבשרת לנשים שיושבות מולי בגיל 42 שהולכת להיות להן בעיה ככל הנראה בלהיכנס להריון. כל אחת אומרת אבל אני מכירה מישהי שנכנסה להריון טבעי בגיל 44. זה נכון, יש כאלה, אחת ל-100 או 200 אבל השאלה אם זאת סטטיסטיקה שאת רוצה להיאחז בה. חלקן שומעות ממני, חלק גדול בסוף הפגישה הזאת תמיד השאלה היא: איך אמרת שקוראים לבדיקה הזאת? איפה עושים אותה? וגם נשים שהלכו לעשות פרופיל הורמונלי, שיושבות לידי, ואומרות לי על התוצאה: הרופא אמר שתקין אז אני אומרת - אוקיי, 9.8,

אבל את רגע לפני גיל שזה לא תקין. תביני את המשמעויות, תביני את לוח הזמנים. אני חושבת שיש דברים קטנים שאפשר לעשות כבר עכשיו בשביל לנסות לעודד את המודעות לעניין. אני חושבת שהטיעון המרכזי צריך להיות לא הסבסוד אלא גם הטיעון הלוגי שהמדינה תחסוך כסף. ברור שהאתגר המרכזי הוא שבמשך כשבע שנים יצטרכו לממן גם אלה שנמצאות בגיל 43-42 ובטח רק אחרי עשור המדינה תראה את החיסכון בכסף, אבל אפשר לקשור את זה ובזאת אסיים גם לא רק זה, כשעושים דבר כזה אפשר,

כמה שנים אחר כך גם להוריד קצת את גיל הסבסוד לטיפולי פוריות רגילים. אם נותנים לנשים את ההזדמנות לעשות טיפולים מסובסדים, אם מודיעים להן על זה בזמן, אז אפשר מ-45 להוריד ל-44 ואולי קצת פחות מזה - - - שזה קורה במדינות אחרות, נכון? וגם זה יחסוך המון כסף למדינה. וגם יש לומר שגם קופות החולים פה יכולות להיכנס. אנחנו נשמע מקופת חולים מאוחדת ששם יש סבסוד, ומה המודל שהביא אותם לעשות את זה. אני רוצה לשמוע אותך, מעין אדם. אני אישית עוקבת אחריך ונחשפתי גם דרכך לסוגיה. כשידענו על הדיון ידעתי שאני רוצה להזמין אותך, כי הסיפור של נשים שהן משפיעניות לתודעה, לשיח ציבורי הוא קריטי היום בתוך דיונים כאלה מקצועיים. בסופו של דבר אתן מביאות את הקולות הללו של ציבור שלם גדול שזקוק שישמיעו אותו. אז ממש לא מובן מאליו שהגעת לכאן, תודה. הגעתי לנושא הזה משום שכשיושב לידי כל בוקר בתוכניות הבוקר פרופ' הראל יוגב, והייתי בת 32 אז, והוא שאל אותי מה עם הקפאת ביציות, ומאד נעלבתי. זה היה נשמע לי משהו נואש ועלוב, של מישהי שאין לה שום סיכוי לחיות חיי משפחה רגילים, ומה הקשר שלי לדבר זה.

התדמית של שימור פריון הייתה משהו מאוד מכוער שאף אישה לא רצתה לקחת אותו עליה ולעצמה. התחלתי מה שנקרא To google it, וכלום אין מידע. יש כל מיני ברושורים, של כל מיני חברות שרוצות שתיגשי אליהן ותעשי את התהליך, והם יתנו לך את המחיר. כמו שמיכל בירן אומרת - אין סטטיסטיקות, ולא יודעים מה ההצלחות. אין מידע ואין אף מישהי שאני יכולה להסתכל עליה שהיא עשתה, אין על זה שיח ציבורי, כלום. פשוט אפס מידע, וכשאני נכנסת לתוך התהליך ומבינה את המשמעויות שלו אני אומרת : זה בדיוק ההפך מהתדמית של זה, זה כי girl power בעולם. זה משהו שמאפשר לי בניגוד לחברות שלי בנות גילי אפילו לעשות איזה שוויון בין נקבה וזכר בעולם הזה, בחברה הזאת.

אפילו בהורות משותפת אלה שמגיעות עם 20 ביציות מוקפאות או 30 ביציות, מגיעות בעמדת כוח הרבה יותר חזקה לזה. לגבר יש את ההזדמנות לעשות את הטיול וללמוד ולהתברג בעבודה, ולנסות תפקיד או שניים ניהוליים ואז להרגיש שהוא יציב, ואז להקים משפחה. לאישה, בגלל העניין הביולוגי שלה, בגלל השעון הזה אין יכולת כזאת. וכמה גברים זוכים לקבל החלטה ממקום מאוד מאוד חופשי באיזה מקצוע לעסוק, היקף השעות, כמה רחוק או קרוב הם יהיו מהבית ואישה, הרבה מאוד מהשיקולים שלה הם השלב הזה של ילודה, כניסה להיריון ושעון ביולוגי. אפשר לבטל את זה, ובביטול את מאפשרת לאישה להגיע הרבה יותר חזקה למערכת יחסים. כמדינה ממזערים את האלימות בבית האלימות הכלכלית, המקום של הגבר כמי שמקבל את ההחלטות, ומגדילים את המקום שבו היא יכולה לפרוח ובכלל להחזיק חזקה. אני חושבת שזה ישנה הרבה מאוד מהנתונים שאנחנו רואים של השכר במשק, כי הדברים קשורים זה בזה. העובדה שאנחנו משתכרות פחות כי אנחנו לא מגיעות לתפקיד שבו אנחנו כל כך יציבות,

הרי אנחנו לא פחות מוכשרות, וכבר הוכח הדבר הזה. ואז אני מסתכלת על זה ואני אומרת אני צריכה להרים את הדגל הזה הכי הכי גבוה תוך חשיפה אישית. לא רק שאני לא אתבייש בזה, אני מאוד גאה בזה. אני חושבת שזה משהו להתקנא בו, ואז באמת אני מגיעה למצב שאני מושא להתקנאות בו במובן שלמרות שהייתי עושה, אבל אין לי את הכסף חברות, מכרות, נשים מהעבודה, ווינריות

ואהובות, נשים שבאמת בחרו בקריירה שאהבה אותן, הן לא עושות את זה כי זה מבחינתן עכשיו בין 20 ל-30 אלף שקלים. אגב, אני מאמינה שכדי לקנות זמן הייתי משלמת גם מיליון, הייתי לוקחת משכנתא עבור זה. אבל אני מבינה אותן. למה למדינה זה משתלם? זה עלה פה בקול רם בצורה מאוד ברורה, ממש אין לי הרבה מה להוסיף על זה.

לנשים האלה אני הייתי קצת משחקת עם הגיל ובעיקר מתאימה אותו לנתונים שיש בארץ וגם לנתונים שיש היום בעולם, אגב הטכנולוגיה כל הזמן מתקדמת. בעבר, הביציות שעברו מהקפאה להפשרה סוג של התפוצצו, נקרא לזה. היום יש איזשהו קרום, מעטפת שנותנים מיהמנות מאוד גדולה. הסטטיסטיקות היום מדברות על 80% לילד אחד מ-20 ביציות, זה מאוד מאוד גבוה עד גיל 35. צריך להסתכל גם על הגרף. בגיל 35 חלה ירידה תלולה ביכולת של האישה להרות. האימהות של כולנו סיימו פחות או יותר בערך לתת את הסדרה שלהן, נקרא לזה כך ואנחנו בהרבה מאוד מקרים רק מתחילות. I like it, זה טוב לי, אני מרגישה כל כך יציבה היום,

גם במקום של להיות אימא וגם מהמקום שלא יהיו לי דאגות כלכליות, כנראה, מהמקום שאני נמצאת היום בקריירה, מהיכולת שהייתה לי לחסוך. יש לי היום בית. האימהות שלנו לא התחילו עם בית. זה מקום בריא להתחיל בו. אישה שרוצה את זה צריך לאפשר לה. בתחילת הדיון אמרתי שזו היום סוגיה פמיניסטית בדור הזה היכולת שלך לבחור מתי להיות אימא,

כשגבר תמיד יכול לבחור את הצורך הזה אצלו. זה משהו שאנחנו צריכות להכיר בו, שזאת הסוגיה בעולם הזה עכשיו, ההווה. כמו שבעבר היו אמצעי המניעה. תחשבי שאת פתאום מזמינה את בנות ה-25 עד ה-35 שיודעות שהן יכולות לתת all in במשרות שלהן בהייטק ובמשרות ציבוריות.

זה 50% מהאוכלוסייה שתהיה הרבה יותר dedicated, הרבה יותר מסורה והרבה פחות חוששות לקחת תפקידים, ללכת יותר רחוק. אפילו בצבא לחתום קבע באופן יותר משמעותי. אני חושבת שזה יפעיל פה את המנועים. זה לא רק פמיניזם, זה גם אינטרס של מדינת ישראל. ישראל היא במקום הראשון בעולם בתמיכה בטיפולי הפוריות. זה סימן שזה חשוב. גם כשזה מגיע למאות אלפי שקלים לאישה, שיכלו להיחסך בסבסוד ההליך.

וזה מה שאנחנו רוצים ויכולים לחסוך כאן. אני חושבת שאם יוציאו את הנתונים לגבי כמה נשים מגיעות לטיפולי פוריות, לא בגלל אלמנטים ביולוגיים אלא מפאת גיל ומה שנקרא שעון ביולוגי אז אני חושבת שנראה שם מסה מאוד רצינית שיכולנו לחסוך לא רק במובן הכספי אני מניחה שזה מיליונים רבים לקופת המדינה, זה גם גיהינום. עברתי את זה פעם אחת ואני באמת לא מעוניינת לעבור את זה שוב. האם אני יכולה לנוח על זרי הדפנה? האם יש לי את כל החיים?

אבל אני מכירה את המגבלות.

אני חושבת שהדבר הכי חשוב שאליו אני רוצה להתחבר, שנאמר כאן על ידי מיכל בירן - אפשר בקלות להטיל על המדינה אחריות. זה לא עולה כסף, או כמעט ולא עולה כסף, כי אם היא משלמת יש לה גם את האחריות לתת את המידע ואת ההסברה. כמו שלא עוברת שנה בלי שאני מקבלת בקשה לבדיקת פאפ, או לבדיקת סרטן השד אני חושבת שהמדינה יודעת עם כל טוב הלב שלה והדאגה שלה לבריאות שלי. בסוף היא מנסה לחסוך טיפולים יקרים ונפוצים. היא יכולה לחסוך גם את זה. אם מישהו רק היה אומר לי קודם כל, יש בג"צ על העניין הזה שאפשר להתחבר אליו, מישהי תבעה את המדינה על כך שאין לה ילדים משום שאף אחד לא אמר לה מתי נגמר הזמן, מי אמור להגיד אימא שלי?

הן לא בלופ הזה בכלל. הן לא אמורות להודיע לי על זה. מדינת ישראל צריכה להודיע לאישה בגיל מסוים מה החלון שלה, מה אומרים הנתונים. היא צריכה לעשות הסברה בנושא. אז זה יכול להיות SMS, וברגע המדיה אצלה, והיא בחרה שלא.

יש לי לא מעט חברות שהן בחרו שלא, ומבכות היום ומה שנקרא היו עושות הכול כדי להקפיא ביציות. יש גם עניין שאנחנו - - - צריך להגיד בכנות שהן כועסות על הרופאים. רותחות, כי במשפט אחד החיים שלהן היו נראים אחרת לגמרי. יש דבר שנקרא רזרבה שחלתית הייתי אצל רופא נשים לא פעם ולא פעמיים בהמון סוגיות אחרות. זה ביטוי שלא עלה, והוא דרמטי והוא קריטי כי יכול להיות שיש מישהי בגיל 35 עם רזרבה שחלתית שמאפשרת לה = כמו שאימא שלי בקלות נקלטה אחרי גיל 40, ויש נשים בגיל 35 שבאמת, אין כבר מה להוציא מהן. זה מאוד מאוד משתנה. למה לא דיברו איתי על הדבר הזה? למה לא אמרו לי?

שזכיתי לשבת ליד מנהל בית חולים ליולדות - - - למה תמיד מדברים על הסיכוי לחלות ולא על הצורך לשמר משהו ממקום בריא? אלה שתי סוגיות שצריכות להגיע לפתחתנו. לא רק לדבר אתנו על מחלות שיכולות להיות לנו, והצורך להיבדק שהוא חשוב,

אלא גם על הצורך שלנו לשמר את מה שאפשר לשמר אצלנו בגוף. אין סיבה אחת למה לא. יש רק למה כן צריך לתחום את זה, צריך לנהל את זה, קל לכמת את זה, ובסוף את יוצרת כאן עולם טוב יותר ברמה החברתית, שווה יותר, שלמדינה יש אינטרס בזה,

נחסוך כאן צער וכאב. אז שמענו את הקולות של הנשים בשטח, שעוסקות בזה, שחוות את זה. ואני רוצה לעבור לספרה הרפואית. אשמח להתחיל עם ד"ר טל שביט, מנהל המערך הגניקולוגי ויחידת ה IVF באסותא. תודה רבה לך שהגעת. אני אגיד שמבחינתי הנושא הוא מאוד פשוט: מדינת ישראל החליטה שטיפולי פוריות הם חשובים ובניגוד להמון מדינות אחרות היא מסבסדת אותם. טיפולי IVF ברוב מדינות העולם לא מסובסדים. מדינת ישראל מתוך ראייה היסטורית או דמוגרפית או דתית אני לא נכנס לזה, היא החליטה שילודה ופוריות זה מאוד חשוב. ההבדל פה למעשה שיש שינוי בעולם המערבי.

כמו שאמרו קודם נשים היו נכנסות להריון בגיל צעיר, היום הן דוחות את גיל הילודה. ויש לנו טכנולוגיה חדשה של הקפאת ביציות שמאפשרת. לא בוצעה ההתאמה הנכונה. זה הדבר היחיד. אם אני אומר שאני מוכן לסבסד טיפולי פוריות, אני רואה שזה חשוב, פשוט צריך לבצע את ההתאמה. זה משהו שהוא מאוד פשוט. דבר שני, אני אגיד עוד פעם - בזכות מעיין ודניאל ובנות נוספות היום בערך 20% מטיפולי ה IVF ביחידה שלנו הם הקפאת ביציות ושימור פוריות. זאת אומרת, הרכבת כבר יצאה מהתחנה. נשים עושות את זה. ונוצר איזשהו עיוות כי רק מי שיכולה עושה את זה ומי שלא יכולה - לא עושה את זה. זו נקודה אחת. נקודה שנייה היא שמעל 40% מהמטופלות שלנו, אסותא רמת החייל היא היחידה הכי גדולה בארץ, בערך 27% מכלל טיפולי ה IVF בארץ מבוצעים בה ולא רק פרטיים. רוב הטיפולים שלנו הם טיפולים ציבוריים ללא עלות במימון הקופות. 40% מהמטופלות הן מעל גיל 41. אני מניח שברוב היחידות זה ככה, והמשמעות היא מאוד גדולה: ככל שהגיל עולה סיכויי ההצלחה יורדים. ברור שיגידו אחר כך מהאוצר מאיפה נביא את המימון? יגידו ונכון שבסוף הנתונים אומרים שרק 10% מהנשים שיקפיאו ביציות יבואו לקחת אותן. מצד שני, אם אנחנו מדברים על טיפולי סרק, כשאנחנו עושים בגיל 44 ואת זה המדינה מממנת אז הסיכוי הוא 1 עד 2%, לא יותר. אז כשאנחנו מדברים על טיפולי סרק אז אפשר להסיט תקציבים מכאן לכאן, או להבין שהמצב נכון להיום יוצר איזושהי אפליה. מי שיכולה עושה. נשים עושות, נשים דואגות לעתיד שלהן, ואמרו כאן שהיום המודעות הולכת וגדלה, גם של הרופאים. אם פעם רופאים לא דיברו על זה אז היום חלק גדול מהרופאים שבאים אליהן כן מדברים אל נשים מעל גיל 35. האם צריך לדבר בגיל 35? אולי בגיל 30? זה נושא מקצועי שלא אכנס אליו, אבל הנושא כבר מדובר ונשים עושות. אני חושב שהמגבלה הכלכלית היא מגבלה שהיא מאוד משמעותית לחלק גדול מהנשים, וקל לפתור אותה. ברגע שהכרזנו שהמדינה רוצה לקדם פוריות, היום המדינה צריכה לעשות את ההתאמות המתאימות, וזו אחת השיטות לקדם פוריות. תודה רבה, ד"ר טל. אני רוצה לעבור לד"ר מיכל דבירי, שהיא סגנית מנהלת יחידת IVF בהרצליה מדיקל סנטר, ואז נעבור לשמוע את המודל של קופת חולים

נתחיל איתך, ד"ר מיכל דבירי. קודם כל תודה רבה על ההזמנה לדבר היום בנושא שהוא חשוב מכול,

נאמרו דברים ואני בכול זאת אחזור, כי אני חושבת שיש דברים שכדאי לחדד. במסגרת עבודתי אני נתקלת מדי שבוע בנשים שמגיעות לטיפולי פוריות שהסיכויים שלהן להרות וללדת הם כבר מאוד נמוכים, על אף שמאז ינואר 2011, מאז שאושר חוק הקפאת הביציות בישראל עבר עשור עדיין אנחנו רואים שיש מודעות ירודה לנושא הרזרבה השחלתית והירידה ברזרבה עם הגיל, וחלק מהנשים עדיין לא ערות לכך שפוטנציאל הפוריות מוגבל בזמן. לשמחתי אנחנו חיים בחברה שהיא פמיניסטית עם שאיפה לשוויון הזדמנויות בין נשים לגברים, אבל בסופו של דבר בעוד פוטנציאל הפוריות של גברים לא פוחת עם הגיל, נשים נאלצות לשלם מחיר כבד לפעמים. אנחנו צופים בעשורים האחרונים באיזושהי מגמה של עליה בגיל האם בלידה הראשונה, במגמה של דחיית גיל הנישואין, והמגמות האלה הן תולדה של שיקולים שונים של כל אישה. אני כמובן לא נכנסת לסיבות, אצל אחת זה רצון לפתח קריירה, חלק רוצות להתבסס כלכלית, חלק מתעכבות בבחירת בני זוג, ויש תהליכים סוציו-דמוגרפיים אחרים, אבל בסופו של דבר המשמעות הנלווית לדחיית גיל הילודה היא הסטה לטווחי גילאים שפוטנציאל הפוריות הוא מופחת. אנחנו יכולים לראות ירידה הדרגתית ופרוגרסיבית שמתחילה כבר סביב גיל 32. היא מואצת משמעותית אחרי גיל 37, ועם הירידה בכמות הביציות יש גם ירידה באיכות שלהן ועליה בשיעור ההפלות. כתוצאה מכך, נשים רבות שדחו את מועד הקמת המשפחה נאלצות היום לעבור טיפולי הפריה חוץ גופית שמרביתם מסתיימים בכישלונות והפלות ורק מיעוטם בלידת חי, בגילאים המבוגרים.

מרבית טיפולי ה IVF בשלהי גיל הפריון הם חסרי תוחלת ומרבית הנשים הללו לא יצליחו להביא ילדים מביציותיהן שלהן ויזדקקו לתרומת ביצית, בסופו של דבר. למרות זאת אנחנו עדיין רואים שמדיניות המימון של טיפולי הפוריות בישראל היא רחבת היקף באופן שבאמת לא רואים בשום מקום בעולם. אני עבדתי בקנדה שנתיים ושם יש הגבלה למחזור אחד לאישה עד גיל 43. בהרבה ארצות אחרות זה גם ככה. כאן נותנים טיפולי פוריות ללא הגבלה לילד ראשון ושני עד גיל 45, וכפועל יוצא מספר מחזורי ההפריה החוץ גופית הוא הגבוה בעולם, כשבשנת 2020 לפי הנתונים של מכון גרטנר היו מעל 46,000 מחזורי טיפול, כשמעל 1/3 מתוכם היו בנשים מעל גיל 40. ואם אנחנו מסתכלים על שיעורי הצלחה אז שוב, לפי הנתונים של מכון גרטנר בשנת 2019 שיעורי לידת חי מהחזרה של עוברים טריים היו פחות מ-10% בנשים בגיל 43. לעומת זאת אנחנו רואים שיש איזשהו שינוי כשאנחנו מסתכלים מחזורים של החזרת עוברים מופשרים עוברים שהוקפאו כמה שנים קודם לכן, ורואים שבשנת 2019 נשים מעל גיל 40 השיגו לידת חי בקרוב ל-40% מהמחזורים הללו, כנראה באמת בגלל העניין של ההקפאה. בעצם לגבי נתונים של שימוש בביציות מוקפאות זה נכון שאין לנו היום הרבה מידע, המידע מתבסס על עבודות שקיימות, לגבי מאות מחזורים שנשים חזרו להשתמש. מדובר פה על סטטיסטיקות של מעל 80% סיכוי בהקפאה של 20 ביציות. יש עבודה עדכנית שפורסמה השנה עם נתונים מארצות הברית, אוסטרליה וניו זילנד שהסתמכה על 970 מחזורי הפשרת ביציות, ושם באמת ראו שכשהקפאת הביציות בוצעה לפני - - - אם אפשר לתמצת כדי שנוכל לשמוע גם את גורמי הממסד והמערכת.

אז אני רוצה לחזק כמה דברים: קודם כל יש עבודה שהראתה מודל שלפיו אם נשים יקפיאו ביציות בגיל 35 לעומת ניסיונות להרות בגיל 40 יש פער משמעותי בשיעורי לידת החי של 160% - בביציות שהוקפאו לפני לעומת 40% אחרי. אני חושבת שבניגוד לסכומים השערורייתיים שמוצאים על טיפולי IVF בעצם אחוז קטן מאוד מסל הבריאות מופנה לרפואה מונעת כפי שנאמר כאן, ואין היום בארץ תוכנית סקר מכוונת, תוכנית שתעריך מראש את הנשים האלה עם פוטנציאל הירידה ברזרבה השחלתית. אני אבקש שמשרד הבריאות יתייחס לנושא הסקר. זה משהו שאני חושבת שמאוד רצוי לשקול להעריך באופן יזום את הרזרבה השחלתית, שנאתר מוקדם את אותן נשים שהן בסיכון לירידה ברזרבה, וזה יחסוך סכומים אסטרונומיים בעתיד. היום יש לנו את הקריטריונים לשימור פוריות שהוכנסו לסל הבריאות ב-2018 אבל צריך להבין שנשים שכבר עונות לקריטריונים האלה נמצאות כבר בקטגוריה שהרזרבה השחלתית מאוד מאוד נמוכה.

גם אם הם יבצעו שימור, התוצאות כבר לא תהיינה אופטימליות. אז לסיכום אני מאמינה שלכל אישה עומדת הזכות לקבל החלטות בנוגע לפוריות העתידית שלה באופן עצמאי ומושכל שאינו תלוי בשיקולים כלכליים. לפיכך אני חושבת שבאמת יש לפעול במספר מישורים במקביל: 1. הגבלת המימון לטיפולי IVF חסרי תוחלת 2. רפואה מונעת, בין אם בניית מערך של הסברה להעלאת המודעות לקשר בין העלייה בגיל וירידה בפוריות, הקמה של תוכנית סקר לאיתור נשים עם ירידה ברזרבה או בסיכון לכך והגמשה והרחבה של הקריטריונים לשימור פוריות במימון המדינה. אני חושבת שיחד אפשר להוביל לשינוי, שינוי הדרגתי אך משמעותי ברמה הלאומית. טיפול שיפחית עתיד של טיפולי פוריות ממושכים חסרי תוחלת שמלווים בעגמת נפש שנלוות לכישלון שבהקמת משפחה וסיכונים בריאותיים שלא לצורך תוך בזבוז מיותר של כספי ציבור ופרט. להערכתי תוך כדי עשור נוכל לראות חיסכון כספי משמעותי ביותר כתוצאה משינוי המדיניות ואותם כספים יוכלו להיות מנותבים לאפיקים אחרים, חשובים לא פחות תקצוב רכישת ציוד רפואי, טיפולים ותרופות מצילי חיים,

תודה רבה. אפשר להוסיף משפט? אישה שהולכת לרכוש הורמונים לטובת הפריה, אותו מזרק יעלה לה 250 שקלים. אותה אישה באותה קופת חולים, אחת מאחוריה בתור שעושה את זה למען שימור פריון, אותו מזרק יעלה לה 1,500 שקלים. רק שנבין כמה זה צורם שפה אפשר, ופה אי אפשר. אז ראשית, תודה שהזמנתם אותי לדיון החשוב הזה. אני מתרגשת וכדי לא לפספס שום דבר פתיח קצר: לכל מי שלא יודע, שב"ן זה שירותי בריאות נוספים, זה בעצם מה שמעבר לסל. אנחנו במאוחדת מאמינים שבראייה ארוכת טווח יש חשיבות גדולה, גם חברתית וגם כלכלית, לאפשר לנשים שמסיבות אישיות או סוציאליות בוחרות שלא להרות בגיל צעיר. בסופו של דבר חלק גדול מהן תגענה בגיל מאוחר יותר לטיפולי פריון שעולים הרבה כסף לסל הבריאות, למדינה, מה גם שתהליך הפריה בגיל מאוחר יותר הוא בעל סיכויים נמוכים יותר להצלחה. הקפאת ביציות בגיל צעיר,

מבטיחה סיכויי פריון גבוהים משמעותית, כך שאיך שלא נתסכל על זה, גם חברתית וגם כלכלית, נכון וזול יתר לאפשר שימור פריון גם מסיבות שהן לא רפואיות. זה מה שאנחנו עושים היום במאוחדת. אנחנו בשנת 2017 הכנסנו לשב"ן מאוחדת במסגרת ביטוח C שזה ביטוח ברובד המורחב יותר יש את העדיף, שזה הרובד הבסיסי, ויש את ה-C. אנחנו הכנסנו את השירות הזה. השירות הזה הוא בתקנון, באישור משרד הבריאות כמובן. אנחנו נותנים אפשרות ל-4 סבבים, 4 מחזורים, או ל-20 ביציות, הקודם מביניהם. אנחנו נותנים את זה בסבסוד מאוד גבוה. זה אומר שאנחנו, בשב"ן מאוחדת מסבסדים ב-60%. זה אומר שאם היום טיפול יכול להגיע ל-15,000 שקלים,

20,000 שקלים, ההשתתפות העצמית של המבוטחת בסבב הוא 4,245 שקלים. זאת אומרת שאנחנו מממנים גם את התרופות ב-50% וגם את הטיפול עצמו, את הסבב עצמו. זו נקודה חשובה מאוד. אנחנו רואים לאורך השנים את הגידול אם בשנת 2017 כשהשירות התחיל היו 35 נשים, היום אנחנו עומדים על 450 סבבים, שזה בערך שני סבבים לאישה. ואני מאוד שמחה להיות במקום שהקופה השכילה לקחת את זה - -- גם נוסיף שלאחר השירות הזה שהוספתם הוועדה פנתה לקופות החולים. חלק הבטיחו לבדוק את הנושא ולא חזרו לוועדה, וחלק לא חזרו בכלל. אני רוצה גם להגיד, כי צריך לומר גם את הדברים הלא פשוטים: לאומית, למשל לא שיתפו פעולה ולא הסכימו לשלוח נציג לדיון. אני חושבת שזה לא אחראי מצד הקופה אפילו לא לדון בסוגיה הזו, שזו סוגיה של לקוחותיה, ושל האחריות שלה. אז אני גם רוצה לברך אותך, גם רוצה להגיד שאני מצפה שקופות החולים לפחות יתייחסו ויתנו את הדעת לסוגיה הזאת, שלא לומר לאמץ את המודל. הרבה פעמים קופות חולים מאמצות מודלים של קופות אחרים, וזה דבר חיובי, לייצר את הרחבת השירותים הזו מתוך השירותים שקופה אחת נותנת. ללא ספק מדובר בשירות שובר שוויון. אני חושבת שכולם צריכים להיות במקום הזה. למרות שאני מאוד שמחה להיות היחידה שעושה את זה, הייתי שמחה שכולן תוכלנה לזכות בשירות.

ואני מקווה שגם מכבי וכמובן, אני כן מודה לקופות שכן הגיעו לדיון.

שוב קופת חולים שבוחרת להיעדר מדיון שעוסק בבריאות נשים זה דבר בעיניי חמור, גם אם התשובה שלכם לא טובה. שלום, אולי אציג בכמה מילים. אני נשיא האקדמיה לפוריות עולמית, לשעבר מנהל מחלקת נשים ויולדות בהדסה. עדיין אני עובד כפרופסור מן המניין באוניברסיטה העברית. הפעילות שלי למען הבריאות ידועה בארץ, כולל מוועדת אלוני שבכלל הביאה את החוק של טיפולי פוריות. אנחנו בשתי היחידות בתל השומר שהן היחידות הראשונות שעשו טיפולי IVF בארץ. אנחנו יחידה מספר אחת שפיתחנו לכל העולם, עם הילדה הראשונה שנולדה מתרומת ביצית, נולדה בהדסה עין כרם. הנושא הוא רחב מאוד, ואם תרצו לשאול אותי שאלות מקצועיות אז אני יכול להגיד כל מיני מספרים ולהציג אותם. אז קודם כל צריך לדעת למה בימינו, במאה ה-21, החוויה התעוררה. וזה מה שחשוב למוסד שהולך לסבסד או לא לסבסד מה שיעור האוכלוסייה. הבעיה נובעת מדבר אחד: מדינת ישראל בדומה למדינות המערב, הילד הראשון היום

בתל אביב זה 31 שנה ובצפון, באוכלוסייה הערבית זה מובן מאליו נמוך יותר 25 וכיוצא בזה. מכאן נוצרת שכבה גדולה של נשים שעדיין לא הביאו ילד, כשהן בגיל הפוריות, והן עושות כמו שפה הוסבר, לבעיה שאנחנו מכירים מבחינה רפואית שמגיל 35 והלאה הפוריות יורדת בצורה בולטת, ולכן גם הצלחה של טיפולי IVF יורדת. קודם נאמרו פה מספרים, והמספרים הם נכונים. אם לוקחים ביציות של נשים בנות פחות מגיל 30, ובסטנדרט הזה אנחנו משתמשים, היא צריכה בערך 10 עד 15 ביציות, ולהשיג 10 עד 15 ביציות בלי לעשות נזק לאישה אל תשכחו שזו פעולה כירורגית של מתן תרופות שיכולות לגרום לתסמונת היפר סטימולשן, ולכן צריכים להיות זהירים יותר בנשים בריאות כשניתן את אותם ההורמונים מאשר כשאנחנו נותנים בטיפולי פוריות בגילאים אחרים כי הסיכון לתסמונת הזאת הוא יותר גדולה. הפעולה הכירורגית נעשית בטשטוש, דיקור וזו פעולה חודרנית, והיה כבר גם מקרה מוות מ IVF. לכן, כשרופאים דנים בזה צריך לקחת את השיקולים האלה בחשבון. לאור מה שנאמר, אם אנחנו יכולים לקחת אוכלוסייה והיום אפשר תרומת ביצית ידועה משבוע 32 והלאה אם לרדת לקבוצה של גיל 20 אם כל אישה בגיל 20 ניקח לה ביציות ונקפיא, וכיוצא בזה. מובן מאליו שהסיכוי שלה להגיע לילדים הוא הרבה יותר גבוה. מה שלא נאמר יש יתרון די גדול כי אם אנחנו לוקחים ביציות מנשים צעירות, הסיכוי לתסמונת דאון ותסמונות גנטיות אחרות אולי יורד. כלומר, אנחנו גם חוסכים בבדיקות גנטיות. לכן זו השאלה. עכשיו, הבעיה שעומדת בפני הרופאים מובן מאליו שאת המידע הזה צריך למסור, ואני לא אלך להגיד כי זה די ברור לאוכלוסיות שונות אין שוויון, אבל אין שוויון בשום דבר, כפי שאתם יודעים. מובן מאליו שלמי שיש השכלה גבוהה יותר ואמצעים גדולים יותר, ובישראל אומרים פריפריה ולא פריפריה יש יחידות IVF גם בפריפריה. נכון שעכשיו עלה השיעור של IVF הדיקורים, כ-20% מכל הדיקורים שעושים זה לשימור פוריות. דרך אגב, שימור הפוריות אפשר לעשות גם בדרכים אחרות. שימור פוריות שייתן את התוצאה הטובה ביותר זה לשאוב את הביצית ולהפרות אותה. אבל יש כאן בעיה מאוד קשה שאנחנו מפרים אותה עם זרע שהוא זרע אנונימי או של מישהו שהיא יודעת שאולי זה האיש שהיא רוצה בו, וזו בעיה אתית. שימור פוריות שאנחנו עושים בגלל מחלות אונקולוגיות של ילדים זה גם משהו שפיתחנו בהדסה, של שימור פיסות של שחלה. אז עכשיו צריך לקחת בחשבון כמה נשים כאלה כי אם אנחנו רוצים לרדת בגיל, מדברים הרי על כסף, הלא שר הבריאות יסתכל על כמה כסף זה יעלה, אז צריכים לקחת כמה נשים, אם אנחנו נחליט נניח שכל אישה מגיל 20 שתשמור את הפוריות. כמה נשים יש כאלה בארץ היום? בערך חצי מיליון? אז זו השאלה. השאלה השנייה שיש וזו שאלה אתית קשה מה עושים עם הביציות שמפרים אותן? ישנן ביציות, לקחו ביציות. מה עושים איתן? הניסיון שלנו היום הוא מוגבל, ואני לא רוצה לתת מספרים שהם לא לציטוט

10% של נשים השתמשו בזה. יש לנו שאלה חברתית. יש לנו בעיה קשה מאוד בארץ. אנחנו באחת הארצות שהתפתח פה מסחר רפואי של תרומת ביציות בחוץ לארץ, מכיוון שהאוכלוסייה הישראלית לא מוכנה כל כך לתרום את הביציות. אבל זו סוגיה נפרדת. אבל זו סוגיה קשורה, כי אם המדינה באה לסבסד לאוכלוסייה כזו גדולה צריך גם לעמוד על זה ו - - -בוועדה הזו, בכנסת, העניין הוא שצריך גם להמריץ, אני לא אומר שצריך לחייב - - - אבל תמרצו בפורום. מי שתורמת ביציות יכולה לקבל מחזור בחינם, ולמרות זאת לא היה לזה כמעט שום ביקוש. זה כבר גולש גם לסיפור של סחר באברים, אני לא חושבת שצריך להגיד למישהי שאם אין לה כסף היא צריכה לתרום ביצית. אני לא אמרתי את זה, חס וחלילה. לכן זה דיון אתי וסוגיה נפרדת מאוד רחבה, אבל זה לא המקום שלה. אבל אני כן מודה לך, פרופ'

אולי משפט אחרון איפה העתיד. הטכנולוגיה מתפתחת. עדיין לא הצלחנו בזה,

ניתן יהיה לקחת תאי גזע תא עור של אישה בכל גיל, ומתא עור ליצור לה את הביציות. אז זה היום הדבר שהמדע מתקדם לכיוונו, וייתכן שעוד מספר נשים בעצם הדבר הזה יהיה. אני מודה לך, פרופ' שנקר. אני רוצה לעבור לקופת חולים כללית, באמצעות הזום, ולאחר מכן למכבי. שלום לכולם. ראשית, לא אאריך בדברים.

הכללית בהחלט תומכת ומשתדלת לעודד שימור פריון בנשים. אנחנו תומכים בשימור פריון בתקופת הגיל האידיאלית סביב גיל 35. נאמר פה שככל שהאישה צעירה יותר התוצאות טובות יותר מבחינת מספר ואיכות הביציות, אבל בכל זאת אנחנו יודעים מנתונים רבים בספרות שכאשר אוספים את הביציות לפני גיל 35 יש סיכויים מאוד גבוהים שלא ישתמשו בהן הלאה.

צריך לחשוב על התהליך כולו כולל עלויות,

האם היום כללית מסבסדת את התהליך הזה? בכל מה שקשור בנושא המודעות אנחנו בהחלט מקדמים את זה בקרב הרופאים. אני יודעת שמסרונים הם לא הדרך להעביר מידע רפואי אבל אנחנו הפקנו דף מידע ואנחנו מעודדים מאוד את היידוע על ידי הרופאים ועל ידי הצוותים באופן כללי. מה שהכללית עשתה ראשית, במשך השנים הכללית הוזילה משמעותית את המחיר בבתי החולים שלה. נכון להיום, לעת הזאת לפחות, המחיר בכללית הוא המחיר הזול ביותר 6,500 שקל למחזור טיפול, כאשר בראשית הדרך כשיצאנו העלויות היו 10,000 ויותר. הכללית היא הקופה היחידה לפי מיטב ידיעתי שגם מסבסדת את התרופות. למרות שמדובר בטיפול מחוץ לסל והתרופות אמורות להיות בעלות מלאה אבל הכללית מסבסדת.

כי הבנות חושבות זה גליץ' במערכת. את אומרת פה באופן רשמי שהבנות שמקפיאות ביציות זכאיות למחיר המסובסד של ההורמונים?

הם מקבלות דרך השב"ן, הנחת ילד ראשון ושני שזו הנחה של 82%. אז זו עזרה יפה, גם במחיר של 6,500 למחזור טיפול, כשרוב הנשים נזקקות לשניים, אז זה עדיין עלויות נכבדות, שלא תהיינה אי הבנות, אבל זה לא המחירים שהנציגה של מאוחדת דיברה עליהם. אנחנו מדברים על 6,500 שקלים. מה שעושים לא נעים לדבר על זה, אבל בואי נדבר על זה באופן גלוי: הרופאים עוזרים ומציינים שזה למטרת הבאת ילד ולא למטרת שימור פריון, והרופאים גם מסבירים לך שככה אפשר לעקוף את זה ולקבל את זה מסובסד. זה לא מסובסד כי גם שימור פריון מסובסד, אלא משום ש - - - לא, לא. מה שנאמר כאן הוא פשוט לא נכון. הרוקחים בודקים זכאות לפי מספר ילדים זו לא הנקודה. זו לא קומבינה במערכת, זה - - - - - - האם זו תשובה לפרוטוקול, שאפשר להפיץ אותה, שכל הנשים שנמצאות בקופת חולים כללית זכאיות - - - מקבלות הנחת שב"ן. הכללית גם בדקה לאחרונה להחליף את ה - - - והדבר לא הסתייע בעת הזאת. אז אני רוצה ממך כרגע הערכה מה העלות הכוללת לסבב היום לאישה שמגיעה לכללית. שמענו ממאוחדת שזה כ-4,000 שקלים כולל התרופות. זה בשב"ן המשודרג שלנו. מי שאין לה שב"ן כזה אז אין לה. אצלנו זה לא כלול בשב"ן, בעוונותיי. זה נדון לאחרונה פעם שנייה והשב"ן לא הצליח לעמוד בזה. אם תרצו יותר פרטים אני גם אסביר לכם מדוע. בכל אופן,

בבתי חולים של הכללית נכון להיום מחזור טיפול עולה 6,500 שח. רוב הנשים זקוקות לשני מחזורים. אז אנחנו מדברים על 13,000 אלף שקלים, והתרופות מסובסדות. אז אנחנו מדברים פה בעלות כוללת של פחות מ-20,000 שקל. זה בהחלט נכבד, אבל זה לא סדרי הגודל של 40,000 שקל שדובר עליהם כאן קודם. אני אשמח להוסיף משפט. יכול להיות שדובר על כך לפני שנכנסתי. יש שוק שחור של תרופות מסוכן. ההורמונים האלה צריכים לעבור קירור, יש להם תוקף מאוד קפדני, זה דרמטי. זה עלול לפגוע בגוף והן סוחרות בזה בגלל העלויות הגבוהות. הן מוסרות אחת לשנייה כי אין להן ברירה. הן מוסרות עודפים. אגב, את הרבה פעמים נדרשת לקנות הרבה יותר ממה שאת משתמשת בסוף כי אי אפשר לדעת בדיוק כמה תצטרכי. אני נשארתי עם המון מזרקים ורק בגלל המודעות הגבוהה שלי לכמה זה מסוכן השלכתי אותם. וכאב לי הלב, כי יש מישהי שיכולה עכשיו להשתמש בהם. אז יש קבוצות טלגרם וואטסאפ ולכי תדעי אם מישהי נותנת. זה מסוכן מאוד. זה חייב להיות מחיר סביר כדי שהדבר הזה - - - אבל אם את אומרת לפרוטוקול שבהקפאת ביציות לא להליכי פריון יש 82% - זה אומר - - - הנחת שב"ן. זה לא בסל, אבל הנחת שב"ן כן. אפשר לקבל מכתב לוועדה שאומר את מה שאמרת? לא מקבלות סבסוד זכאיות לסבסוד? בכללית זה לא קשור לשב"ן. היא אמרה כרגע שהן מקבלות וזה נכון, כי כמו שמעין אדם אמרה

המערכת של כללית לא בדיוק מבחינה בין אלה שמקפיאות ביציות לבין אלה שעושות את זה לילד. את אמרת כאן משהו שמבחינת הכללית זה בסדר, שהן זכאיות. אני מבקשת שהם יוציאו את זה במכתב לוועדה. זו תהיה בשורה מאוד גדולה. אני לא מכירה את המצב ככה אלא רק שבגלל שאתם פחות מאורגנים מקופות חולים אחרות, הנשים נהנות מההפקר. אז אם מקובל עליך להוציא לנו את זה במכתב מסודר, אז קודם כל מה שאמרת זה אקט חיובי והוא בשורה לנשים אצלכן בקופה שיידעו שהתרופות אצלכם לא יעלו - - - אני חייבת לצאת, אבל רציתי מאוד מאוד להודות לך. תודה לך מעין, שהגעת. נעשה לזה follow-up, בהחלט. דבר אחרון שרציתי לגעת פה הוזכר הסיפור של ה AMH, של הרזרבה שחלתית אז יש פה צדדים לכאן ולכאן. זה הייתי משאירה ליושב-ראש - - - אולי גם את זה להכניס לוועדת הסל? זה כבר עלה מספר פעמים וגם השנה זה מועמד לכניסה לסל. זו בדיקה שעולה בין 400 ל-500 שקלים. לא, היא עולה 300 שקלים.

מועמד לכניסה לסל ואני מקווה שהשנה זה יסתייע. לגבי העניין הרפואי, האם לכל האוכלוסייה כן או לא אני מציעה שנשאיר את זה לפרופ' שולמן, יו"ר איילה, זה החברה הישראלית לחקר הפוריות, זו סוגיה שהיא באמת רפואית-מדעית ובהתאם לזה צריך להחליט לגביה. אני מודה לך. אז כמו שסיכמנו אנחנו נקבל את המכתב לגבי התרופות. לגבי הסבסוד של הבדיקה הנוספת את יודעת להגיד לנו מתי זה יעלה לדיון? זה לא באחריותך, אני מבינה. את יודעת להגיד מתי זה יעלה לדיון? סל 22 אני מניחה שוועדת הסל מתכנסת בתחילת השנה, בינואר או פברואר.

האיגוד שלנו, האיגוד הישראלי למיילדות וגניקולוגיה שב וממליץ על זה, וזה מועמד גם השנה. פה זו החלטה של ועדת הסל, בסופו של דבר. לגבי הסיפור של סבסוד ההליך עצמו. זו בהחלט הנחה הרבה יותר טובה ממה שהיה. לטעמי זה באמת לא מספיק. אני חושבת שנצטרך לעשות השוואת מחירים מול המחיר הנמוך יותר של קופת מאוחדת. אני בכלל עובדת על סבסוד מלא אבל לפחות כמה אלפי שקלים בודדים הם חסם פחות גדול מהחסם של הסכומים הגדולים יותר. אין ספק, אבל יש פה בעיה. יש פה בעיה אקטוארית שאולי מאוחדת התמודדה איתה כי אולי אין להם הרבה כמו שלנו. הבעיה היא שההנחיות כרגע מדברות על טווח גילאים עצום ורחב מגיל 30 עד 41. עכשיו זה ירד לגיל 40, כאשר אנחנו יודעים בוודאות שהקבוצה של גילאי 30 עד 35 רוב הסיכויים שהן לא תשתמשנה בזה, ומעבר לגיל 38 אין בזה תועלת רבה.

אם היינו יכולים לזקק ולצמצם את קבוצת הגילאים המסובסדת לשנתיים-שלוש הרלבנטיות, השב"ן של הכללית היה יכול היה לעמוד בזה. נכון להיום כשמדובר על גילאי 30 עד 41 אי אפשר לעמוד בזה. - - - אבל זו החלטת המאוחדת. אתם יכולים להחליט שאתם נותנים תמריץ אגב, זה גם יגרום לנשים שבאות להקפיא בגיל 38 שאם הם יטרחו להגיע בגיל 35 זה תמריץ חיובי לכל המערכת. עצם השירות שתחום בזמן גם מעצב את סביבת המודעות, בעצם זה שיש את הזמן שהוא לא משהו אין סופי או אמורפי. אולי אפשר לבחון את האפשרות המדרגית אולי לתת הנחה נוספת בטווח מסוים. שוב אני אומרת זה ששיפרתם את השירות זה כבר דבר, אבל אני חושבת שזה עדיין יקר מדי. בסופו של דבר לנשים שאין להן אמצעים זה חסם. אם מדברים על עוד סבבים זה כבר עופך למשהו שהוא יותר יקר. בסופו של דבר לא תמיד נשים מבינות, מתוך חסם פנימי שהפוריות שלהם בגיל X משתנה. ודווקא הורדת המחיר נותנת להם איזה אוקיי, שגם אם אני לא מכירה בזה שהגוף שלי משתנה, לפחות המחיר הוא לא כזה דרמטי, ועדיף לי לעשות טיפול מונע. וכשהמחיר דרמטי אנחנו גם מספרות לעצמנו סיפור אה, אם זה כל כך יקר, אז בסוף יהיה בסדר. שלום לכולם. בעיקרון המצב אצלנו במכבי הוא שאנחנו עושים את

כאשר אנחנו למעשה עושים קצת יותר ממה שיש בסל. לכל אותן נשים שיש להן פגיעה ברזרבה השחלתית מכל מיני סיבות אנחנו מאשרים את טיפולי שימור הפריון על חשבון הקופה, הווה אומר 4 מחזורי טיפול ו/או עד שאיבה של 20 ביציות. לנשים שרוצות לעשות שימור חברתי מכבי והשב"ן של מכבי החליט שהוא לא רוצה להיכנס לנושא הזה. הנושא הועלה במספר דיונים ומכבי החליטה שהיא לא נכנסת לנושא הזה, אבל תמיד אפשר לחזור ולנסות להעלות את זה. אני חושב שאם המדינה מממנת את זה ומכניסה את שימור הפריון במגבלות גיל כלשהן לסל, אני מניח שגם מכבי תיתן את זה בסל. כרגע, מבחינתנו, מה שאנחנו עושים במכבי, דרך אגב הנושא של ה AMH נכנס לסל, לכל הנשים מעבר לגיל 40 אנחנו נותנים את זה, ונשים צעירות יותר יש לנו ועדה, וכאשר רופא מבקש לעשות את הבדיקה - - - מה זה מועיל בגיל 40? אתה בעצם אומר שההליך במצב רפואי הקופה מסבסדת.

זה משהו שאנחנו מכירים שקורה בכל מקום, לא על זה הדיון. הדיון כרגע הוא על רפואה מונעת למען שימור פריון נשים, הקפאת ביציות כאקט משמעותי בתוך ההליך הזה. האם אתם לא מתכוונים לבחון, בדומה לקופות האחרות שנציגיהם היו פה שהציגו מתווים משופרים? מאוחדת באמת בצורה משמעותית, הכללית קצת פחות, אבל מה עם מכבי בתוך הסיפור הזה? היא קופה גדולה. בדיון האחרון שהיה כשהנושא הזה הועלה, כדי שהשב"ן של מכבי ייכנס לזה השב"ן החליט שהוא לא נכנס. כרגע התחלפו הפרסונות בשב"ן. אני מבין שהנושא הזה יעלה כי הוא תמיד עולה, ובמידה ומכבי יחליטו כן להיכנס לעניין אז גם מכבי תשתתף. כרגע הקופה היחידה שלמעשה משתתפת בשימור הפריון החברתי זו קופת חולים מאוחדת. מה שכן אנחנו עושים למרות שזה רק עכשיו הוגש לסל, אנחנו נוהגים כבר הרבה זמן ובמידה שיש מטופלת שיש לה פגיעה ברזרבה השחלתית, ולא מעניינת אותנו הסיבה אנחנו מאשרים לה שימור פריון. מספר הבקשות לשימור פריון בשנה האחרונה הוא מאוד מאוד גבוה. ראינו את זה גם בנתונים שהועברו לנו וגם במספרים שלנו.

2021 יש לנו בערך 350 בקשות לשימור פריון שהוגשו לבתי החולים הציבוריים. אין לנו נתונים לגבי בתי החולים הפרטיים. חלק ניכר משימור הפריון נעשה בבתי החולים הפרטיים, בגלל אותן בעיות רפואיות שקיימות. הייחודיות שיש אצלנו מהבחינה הזאת זה הנושא של ה AMH שנכנס. כלומר, בהתאם להחלטות של הוועדה לשימור פריון שקובעת מה היא הרזרבה השחלתית שקבעה שצריכים להיות 2 מתוך 3 גורמים שיהיו ירודים או גבוהים כמו רמת ה FSH מעל 10, AMH נמוך, ו AFC שגם - - - הסוגיה הזו ברורה. אני רוצה לשאול על סבסוד תרופות להקפאת ביציות. כמו כל מה שבשימור פריון שהוא אינו רפואי אנחנו לא מממנים גם את התרופות. אני חושבת שזה המינימום שאפשר לעשות. אתה יכול להרים גבה, אבל אתם לא עושים את המינימום. המינימום לא קיים כרגע בקופת חולים מכבי. זה גם מסר לנשים צעירות, מבחינתי. אתה פשוט אומר שזה לא בא בחשבון כרגע, אלא אם כן המדינה תממן. יש פה קופות חולים אחת קטנה יותר ואחת גדולה, שכן עושות את התהליך הזה, לפחות באופן חלקי. מכבי בוחרת להדיר את עצמה מהתהליך הזה כי - - - זו ההחלטה של השב"ן של מכבי לא להיכנס לנושא. זה לא דבר שלא ניתן לבחון אותו מחדש.

אני אומר מבחינת הנתונים השב"ן של מכבי לא משתתף בהוצאה של שימור פריון חברתי, לא בתרופות ולא בטיפולים. הדבר היחידי שבמידה והאישה תרצה לממש את הביציות המופרות אז מכבי תשלם, כמו שגם היום היא עשוה מי שכבר עשתה שימור פריון בעבר, מכבי תממן את החזרת העוברים לרחם של האישה. - - - זה באמת לא בדיוק מה שדיברנו עליו.

אני מאמינה שאנחנו כוועדה נוציא מכתב שמפרט מה הצעדים שכן

ובאמת בישראל מ-2008 אנחנו מקפיאים ביציות שוב, לא כל כך הרבה זמן, בהתחלה בחולות סרטן, ומ-2011 הותר לנו עד אז היה אסור לנו להקפיא ביציות בהתוויה של לא שימור פוריות בחולות

פעם אחת היא גם הרתה והפילה בשבוע השישי ואז היא כבר בת 43 פלוס, ועדיין אין לה ילדים. החלטנו ללכת למחזור של הפשרת ביציות היא האישה הראשונה שהפשירה ביציות אצלנו בשערי צדק. הפרינו את הביציות האלה בזרע של בן הזוג, החזרנו שני עוברים

נשים שרוצות לשמר פוריות בגלל הירידה הצפויה בפוריות שלהן שקשורה לגיל. עולם הרפואה עובר היום לרפואת מניעה,

אז אראה לכם כמה גרפים מכמה מקומות בעולם. הגרף העליון הוא שיעורי הצלחות בלידות חי לפי טיפולי פוריות ולמטה שיעורי הצלחה בלידות חי מביציות עצמוניות. אני רוצה שתסתכלו הגיל שבו מתחילה לרדת הפוריות בצורה משמעותית הוא בסביבות

אנחנו פרסמנו נתונים של 50 נשים ראשונות

הם היו בגיל ממוצע של 38

זה משתלם למדינה להשקיע בזה. בשקופית האחרונה אני שוב חוזרת לדברים שנאמרו. הציבור לא יודע מספיק על הירידה בפוריות האישה עם הגיל, כמו שאמרו קודם.

אתה בא לרופא הוא ירפא אותך - - - ברשותך נעבור למשרד הבריאות כי זה נשאל על ידי כל כך רבים

והמשמעות של זה היא שיכול להיות שיהיו הריונות בסיכון גבוה, גם לזה יש עלויות רפואיות,

בריאותיות שאנחנו צריכים לתת עליהן על הדעת. היום אפשר להחזיר ביציות מוקפאות עד גיל 54 של האישה, אבל גם יש נתונים על סיכונים מאוד גדולים לאם ולעובר ולהריון

אז הדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי וצריך להתייחס אליו. מה שאני יכולה לספר לכם על ועדת הסל שזה הובא בפניה לדיון, והיא דנה בכל ההיבטים. עלתה גם האפשרות,

אם אי אפשר לעשות את זה בבת אחת,

שהחלטנו פשוט שרירותית כמעט להגיד לה שעד גיל 35 אנחנו לא מממנים.

וזה לא משחק של הכול או כלום. אפשר להגיד שבגילאים שאנחנו תוחמים משרד הבריאות מגדיר אותם כגילאים שהוא מתעדף.

זה - - - חוק ביטוח בריאות ממלכתי - - - אנחנו מסתכלות לא רק על

אנחנו גם מסתכלות מי זה נמנע עבורן, מי הנשים שלא זוכות לדבר הזה,

כלכלית. אז עכשיו זה בדיוק הגיע למקום הזה של ועדת הסל, וזה מה שוועדת הסל יודעת לעשות. היא מקבלת כל שנה 900-800 בקשות להכליל טכנולוגיות רפואיות חדשות בסל. זאת הייתה אחת מהן.

זה עלה כאן. אני גם לא אמרתי על לא, אמרתי על הגבלת טיפולים. המדינה היום מסבסדת בצורה אין-סופית, גם אם זה 20 סבבים, הליך שהוא גם הליך פוגעני בריאותית עבור נשים. אין ויכוח, זה דיון נפרד שחובה לקיים אותו,

אני חושבת שכולנו חושבים אותו

ההצעות האחרות שמוצגות בפני הוועדה, שהן חשובות לא פחות כי גם לא היינו רוצים לראות אפליה בנגישות לטיפול בסרטן או במחלות אחרות. אז אם מדינת ישראל רוצה להשקיע,

ויכול להיות שזו מטרה ראויה להשקיע

אנחנו דיברנו על נשים שיבחרו בהליך הקפאת הביציות בסבסוד איך שאתם תגדירו במשרד, על X שנים זמן - - - דבר ראשון היום זה לא אותן

אם יהיה את הכסף הזה יכול להיות שלא צריך להשקיע אותו לנצח. יכול להיות שאפשר להגיד המדינה מתקצבת את זה ל-10 שנים הקרובות,

יש הערכה

לא רק אפילו בגיל של האישה. נשים באותו גיל יכולות להיות עם מצב רפואי שונה לחלוטין. כשמפרסמים נתונים כאלה אנחנו נוביל את היחידות ללכת אולי למקום שהם יבחרו נשים בנות 30 לשמר להן

אני חושבת שעצם הקמת המסד הלאומי זה היה צעד ענק. עצם העובדה שכל היחידות לאט לאט מצטרפות ומדווחות זו התקדמות ענקית. הדברים האלה לוקחים זמן, ובתוצאות

אני רק אומרת שאם יהיה פה תהליך מחקרי ומדידה עמוק אז נוכל להביא נתונים לפחות ברמת הטיב שירות, לפחות. אני לא מדברת על נתונים מדויקים, אבל שאישה תדע לא ללכת למקום שבסופו של דבר הביציות שלה לא יטופלו כמו שצריך והיא תחשוב שהיא עשתה את זה במקום ששומר לה, והיא

בעצם נכנסתי לפני כשלוש שנים למכון במטרה לסייע לכל הנשים שפועות אלינו, מכל המגזרים. אני משתדלת,

לתת מעטפת מחבקת אוהבת ותומכת כדי שכמה שיותר זה יהיה בחווייתי ובנעימות. אז אני מתחברת לדברים שנאמרו. מאז שהתחלתי להיכנס למכון שמתי לב שכל המרכזים הרפואיים הוזילו את המחיר בצורה מאוד משמעותית. מאוד חשוב לי להיות בשיתוף פעולה עם המרכזים הרפואיים, שיהיה לי קשר עם הרופאים, כדי לתת מענה יותר טוב לכל הנשים שפונים אלינו שזה באמת מכל המגזרים, ואני מלווה אותם לאורך כל הדרך ונותנת הסברה, מה שלפעמים קשה לקבל מהרופאים, כי הם עסוקים ועמוסים. אז אני כל הזמן זמינה לכל הנשים שרוצות לקבל הסברים. מהתחלה ועד הסוף אני משתדלת ללוות אותם. אנחנו גם משתדלים להוזיל את המחיר לכולם לבדיקת AMH. שמעתי שמכבי נותנים סבסוד, אבל רוב הקופות לא. לגבי כללית, בעיר ירושלים הן כן מקבלות 82% הנחה לעומת המרכז, שם הן לא מקבלות את זה. הן צריכות לעשות כל מיני טריקים, לבקש מהרופא אל תכתוב שימור פוריות, ויש רופא שאומר: אני לא יכול. אז עכשיו לפרוטוקול אמרת את הדברים כמו שהם. אנחנו גם נוציא מכתב לוודא את זה, ביקשנו מהם מכתב וגם נדרוש לקבל את זה, כי זה כן חשוב, זה סבסוד מאוד משמעותי לתרופות. להוסיף דבר אחד יש כל שנה וכל שנה עלייה בפניות, יש לנו בערך אלף פניות, מתוכן 600 כבר עברו שאיבה, שזה המון, לפחות שאיבה אחת. דיברנו על מודעות אנחנו משתדלים לעשות כמה כנסים לכל המגזר כדי להעלות את המודעות כדי שבנות יוכלו לפנות לזה כמה שיותר מוקדם. גם לגבי הגיל, אם לפני שנתיים בנות היו פונות בגיל 38 אני יכולה להגיד שעכשיו זה כבר 34, ובזמן האחרון הרבה בגיל 30 פנו אלינו כדי לעשות את זה. טוב שיהיה סבסוד, לפי שהיא אמרה לפי גילאים. לעשות הכול כדי לעזור להן. אני מודה על

אגע בנקודות שבעיניי הן קריטיות: אחד, אמנם הטכנולוגיה קיימת מ-2008 אבל ברוטינה היא מופעלת רק מזה עשר שנים,

בהקפאה אבל יש מעט מאוד מחזורים שנוצלו,

אני חושב שזה דבר שצריך לזכור אותו, כי פה מישהו העלה את הנושא של הפריה בין היחידות. אין אף יחידה שיש לה מספר שהיא יכולה להתגאות בו, שיש

גם אם כמו שאמר מישהו פה אם יש שלוש מתוך עשר,

כי עשר זה לא הרבה מחזורים, כשאנחנו מדברים על IVF באופן רגיל של עשרות אלפים בשנה בארץ, כך שאת זה הייתי רוצה שתורידו מעל לפרק. דבר שני שהציוד שמשתמשים בו הוא ציוד מאוד

עמותת חן לפריון הגישה לוועדת הסל ל-2022.

הצענו גם בקשה נוספת שכל מי

והיום כשמשלמים להן 20 אלף שקל מה זה, לא סחר? המדינה משלמת על תרומת ביציות 20 אלף שקל לכל אישה שתורמת ביציות,

אנחנו נערער למשרד הבריאות על ציון כל כך נמוך בוועדת הסל, אבל לא נעזוב את זה עד שזה ייכנס לסל הבריאות. אנחנו בעמותת חן לפריון חושבות שחייבים לאפשר לאישה להקפיא את הביציות שלה. אני גם חברה ב Fertility Europe,

ואנחנו רואים שבכל אירופה נכון שמדינת ישראל היא המתקדמת ביותר, המממנת ביותר, אבל עדיין יש מקומות לשיפור, ואחד מהם זה העניין של הקפאת ביציות על פי גיל, או הקפאת ביציות חברתית. תודה רבה לך. אני רוצה לסכם את הדיון היה חשוב לשמוע בצורה נרחבת ושמענו באמת את כולם. אז לפני הכול אני רוצה להודות בראשונה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן שנתנה לי את הכבוד לנהל את הדיון בוועדה שהיא עומדת בראשותה, לקידום מעמד האישה, לצוות הוועדה לקידום מעד האישה אתן נפלאות, אין מילים. לחברי וחברות הכנסת שחיזקו את הדיון גם אם הם לא הגיעו, הם נתנו את ה "יישר כוח", לדניאל פסו, שותפתי פה, שהביאה את הנושא לתשומת ליבי ועזרה לנו מאוד לאסוף את האנשים והידע עבור הדיון החשוב הזה. תודה לך. למעין אדם שהגיעה לכאן לדבר על החוויה האישית שלה, למיכל בירן, חברת הכנסת לשעבר ממפלגת העבודה שהגיעה לדיון לשתף מהניסיון החשוב שלה והמאבק שלה להכניס את שימור הביציות למטרות פוריות לסל בריאות, לד"ר טל שביט, ד"ר מיכל דבירי, פרופ' טליה אלדר גבע שהגיעו לכאן כדי לחלוק מהידע המקצועי שלהם, לנפרת מרינה שעזרה לנו עם ההכנה המקצועית והרקע התיאורטי לדיון, וכמובן לספיר כהן, המתמחה המדהימה שלנו בלשכה שלי שעבדה מסביב לשעון כדי לעזור לנו להרים את הדיון, ולצוות הלשכה המהממות שלי תודה רבה לכולם. ד"ר אתי סממה אנחנו נשלח את הדברים מהוועדה גם לקופות החולים, נעשה איזשהו follow-up. אני יודעת שכנראה כבר לסל הזה את התקציב המלא לא נקבל אבל גם הרחבת השמיכה למחלות נשים נוספות, לבעיות נוספות של נשים כדי לעזור להן לשמר פוריות זה דבר מדהים שיקרה, וזה עוד צעד לעבר אחריות המדינה על הסוגיה המאוד דרמטית הזאת. כמובן שאנחנו לא מוותרות על הסוגיה הכוללת, אנחנו רק אומרות שכבר צעדים ראשונים יכולים להיות הצלחה של ממש.

קופות החולים, יש להזכיר -לאומית סרבו להגיע לדיון בכלל, שזה חמור וחבל בעיניי, ואנחנו נשלח ליתר הקופות כדי לראות איך אפשר עוד לספר, וכמובן - סבסוד התרופות לנושא. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.